בוקר טוב לכולם. אני פותחת את הישיבה הראשונה במושב הזה וגם בקדנציה הזו לוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מגדרי. היום התאריך ה-2 באוגוסט 2021 ומה שנרצה לעשות היום זה ביחד, הכנסת והשטח,

או ננסה לבנות סדר יום ביחד במיוחד לאחר שהשבתה כל כך ארוכה של הוועדה. אם ירשו לי גם האורחות שנמצאות בישיבה וחברות הכנסת המכובדות, אני אתחיל לפי סדר הנוכחות, נעמה לזימי וח"כ מיכל רוזין, ארצה לפתוח בכמה מילים לפני שאנחנו נכנסות לדיון הזה. אני קודם כל רוצה להודות לכל אלה שברכו אותי על החזרה להיות יו"ר הוועדה, רוצה לברך ולהודות לאלה שבחרו בי להיות יו"ר הוועדה לקידום מעמד האשה ולהגיד לכן שאני פותחת את הדיון עם הרגשת אחריות מאוד כבדה. יש לי הרגשה שעברנו בשנתיים האחרונות טלטלה מאוד גדולה שהשפיעה על עבודת הוועדה והשפיעה בעיני גם כן, טלטלות בעצם, לא טלטלה אחת, על מעמד הנשים במדינת ישראל, על האזרחיות מכל הצבעים והשיוכים והרקעים. גם עברנו שנתיים של בחירות כאשר אנחנו בעצם גם העבודה בבית הזה כמעט הייתה מושבתת חוץ ממקרים של ועדות שהמשיכו לתפקד וגיחות של חודש- חודשיים לפעמים בין בחירות לבחירות. זה גרם למצב שהרבה מהנושאים שהיינו צריכים להתכונן להם ולדון בהם ולעשות בהם עבודה לא נעשו, החקיקה גם כן כמעט הוקפאה, ואחר כך נכנסנו לשנת הקורונה. בשנת הקורונה לצערי הרב, למרות שהכנסת המשיכה לעבוד כרגיל בזמן שהיה סגר, כל האזרחים והאזרחיות ה יו בתוך הבתים, אנחנו חברי וחברות הכנסת הגענו וגם הצוותים כמובן, הגענו ועבדנו אבל כל המאמצים היו מרוכזים סביב הקורונה. השנה הזו שעברנו אותה השפיעה רבות על מעמדן שלהנשים במדינת ישראל. השפיעה גם על אחוזי האבטלה בקרב הנשים והשפיעה על שינוי בדפוסי שוק העבודה וההבנה שלנו של התפקידים. רוב הנשים בתקופת הקורונה הצטרכו לחזור לתפקידים המסורתיים, להתכנס לתוך הבתים ולקחת נטל על עצמן, נטל מאוד כבד, חלק מהן גם לעבוד מתוך הבית וגם לתפקד כמורות לילדים שלהם ובייבי-סיטריות וגננות, הכל בבת אחת. אני חושבת שזה היווה נטל מאוד חזק, במיוחד גם כשאחוזי האלימות עלו בשנה הזו. אבל אנחנו חשבנו שאנחנו יוצאים והנה אנחנו יוצאות משנת הקורונה וכנראה אנחנו עומדות בפתח, אני מאוד מקווה שלא, גל של וריאנטים חדשים של הקורונה. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לצלוח גם את הקושי הזה בהצלחה. מצד שני אנחנו גם במצב עכשיו של עמידה מול תקציב חדש. היום בבוקר התבשרנו שהממשלה אישרה את התקציב החדש. להגיד לכם את האמת, לאחר שנים שאין בהן תקציב והיה תקציב מיוחד שהרחיבו אותו כל פעם לקופסאות קורונה ולא ידענו בדיוק מה קורה שם הרבה פעמים. אני שמחה שיש תקציב אבל מודאגת מאוד מהתקציב, אני חייבת להגיד. אנחנו נצטרך להיאבק מאוד קשה בתוך המאבק הזה שיתנהל בחודשים הקרובים בעניין התקציב, אני מודאגת מכל הנושא של העלאת גיל הפרישה ואיך זה יילך, ואם יבטיחו באמת את בטחונן של השכבות המוחלשות או הקבוצות הפגיעות בעניין גיל הפרישה, אם זה המוגדרות כעקרות בית או מה שאני אומרת נשים עובדות בביתן, או אם זה הנשים שעובדות בעבודות קשות או אם אנחנו מדברים על נשים שעובדות או משתכרות, בוא נתחיל מהעובדה שאנחנו מתחילות גם את הפנסיה שלנו ב-30% מכל גבר שעבד באותה משרה שאנחנו עובדות, כי המשכורת שלנו היא 70% מהמשכורות של הגברים. אז אני חושבת שהגיע הזמן שנגיד עכשיו יש את הוועדה לקידום מעמד האישה ואנחנו נדרוש שהוועדה הזו תהיה מעורבת ופעילה ותביא את הדיונים על גיל הפרישה. אני כבר היום פונה לשרות, במיוחד השרה שתרכז את ועדת השרים לשוויון מגדרים, השרה מרב מיכאלי וגם הבנתי שהשרה מירב כהן מאוד מעורבת בזה, אנחנו פונות היום ומבקשות שקודם כל נבטיח את הפתרונות לקבוצות המוחלשות ורק אחר כך אפשר לדבר על העלאת גיל הפרישה. אנחנו נעמוד גם בפני חקיקה. רק בשבוע שעבר הצלחנו להעביר חוק בקריאה טרומית ובשעה 13:00 אנחנו נאבקות בתוך ועדת הכנסת כדי להשיג את המשך הכנת החוק לוועדה פה ואני מאוד מקווה שכל הח"כיות יעזרו לנו בזה. זה חוק מניעת הרוצח את בת זוגתו מלקבל את החלק שבדירה המשותפת. אני חושבת שהמקום הכי טבעי להכין את החוק הזה הוא פה. אני רוצה ליידע אתכן שהגשנו בקשה להחלת דין רציפות על החוק שהעברתי בקדנציה הקודמת על טיפול בגברים אלימים, אני מאוד מקווה שנצליח להחזיר את זה להמשך החקיקה שלו ואנחנו חייבות מייד לגשת לחקיקה של חוק האזיקונים האלקטרוניים, שכבר פעמיים העברנו אותו בקריאה טרומית וכל פעם זה נופל, ואנחנו נרצה. הוא נפל בגלל הממשלה כל פעם?

אנחנו מעבירים אותו בקריאה טרומית ואז יוצאים לבחירות, כי תוקעים לנו אותו, החוק הזה. אני מאוד מקווה, במיוחד כשיש לנו שתי חברות כנסת עכשיו שנמצאות מהקואליציה, אני מאוד מקווה שהפעם אנחנו לא רק נעביר אותו בטרומית, במיוחד כשהמדינה כולה התרגלה כבר לרעיון האזיקונים מימי הבידוד וחזרה מחו"ל וכולי, כלומר עכשיו כולם מבינים שזו טכניקה שאפשר להשתמש בה, ועוד מישהו לחש לי שניקנו הרבה אזיקונים, מונחים במחסנים של המדינה שלא השתמשו בהם, והנה אנחנו מציעים להם להשתמש בזה במטרה של הצלת חיים. תודה לכולכן על ההשתתפות היום, אלה שנמצאות בזום ואלה שנמצאות איתנו. מה שנרצה היום לעשות באמת, אני רוצה לשמוע גם מהשטח וגם מהח"כיות איך אנחנו בונות את העבודה בתוך הוועדה הזזו ומה סדר היום שהייתן רוצות לראות שהוועדה עובדת עליו. חברות הכנסת תרצו עכשיו להשתתף בדיון? קודם את הארגונים. אני חייבת להגיד גם שחבל לי שהחוק שהעברת, ח"כ מיכל רוזין, לא מגיע לוועדה הזו. זה חוק מאוד מאוד חשוב ואני חושבת שלצערי הרב הוא לא יידון בתוך הוועדה אבל אנחנו נהיה גם בתוך הדיונים האלה. בואו נתחיל עם הנוכחות איתנו בישיבה פה ואחר כך נמשיך הלאה. עו"ד טל לוי מארגון 'אית"ך, מעכי'. בבקשה. רק להזכיר למי שנכחו בקדנציה הקודמת, אני בדרך כלל נותנת לכל דוברת שלוש דקות. תודה רבה ח"כ תומא סלימאן, קודם כל באמת מרגש בעיני מאוד שאת מתחילה מהשטח ומארגוני החברה האזרחית לבנות ביחד את סדר היום. אנחנו אמנם רגילות לזה משיתוף הפעולה איתך, אבל זו אמירה מאוד חשובה, אז תודה. אני רוצה להתחיל מכמה דברים שעל סדר היום מבחינתנו. לפני כמעט שנה, גם ביחד איתך אבל ממיקום אחר הצלחנו להביא להתחייבות או לחידוש ההתחייבות של השרה לשוויון חברתי לבנות תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 של מועצת הבטחון. אתמול הוצאתי את התשובה של השאילתה, שמתי על השולחן שלי.

אז בעקרון אז בעצם השרה עזבה, ואז נכנסנו למערכת בחירות ובעצם זה שוב פעם התמסמס, כאשר יש לנו את החלטת הממשלה מדצמבר 2014. אז ללא ספק אנחנו צריכות לדעתנו לקדם את זה, ואחד הנושאים שאנחנו גם ב"אית"ך-מעכי" מאוד חשוב לנו לקדם גם בהקשר הזה אבל בכלל גם בוועדה, זה הנושא של אלימות משטרתית כלפי אקטיביסטיות, ובכלל הנושא של הגנה על נשים מצד המשטרה וכוחות הבטחון, כאשר זה בא לידי ביטוי בצורה החריפה ביותר במאורעות של מאי, כאשר נשים ובעיקר נשים מהחברה הערבית הרגישו שאין להן למי לפנות, אלא להיפך, הן בעצם הקורבן. אני גם אומר שהשבוע קריאה שהוצאנו בשם 200 ארגונים ונשים ישראליות ופלשתיניות, גם אזרחיות ישראל וגם מהגדה הגיעה למועצת הבטחון של האו"ם, נדונה במועצת הבטחון של האו"ם, עם איזו שהיא, הקריאה היא בעצם למשא ומתן לפתרון ארוך טווח שיושתת על 1325 והוא קיבל רוח גבית מאוד משמעותית מהקהילה הבין לאומית אז נשמח מאוד גם לעקוב כאן וגם להמשיך את הטיפול בנושא הזה. אני חייבת להגיד שהמרענן בפניה הזו אמנם יכול להיות שלא כולם מסכימים עם כל מילה, אבל זה כבר כמה שנים, פעם ראשונה שישראליות ופלשתיניות חותמות על מסמך אחד. כבר הרבה זמן זה לא קרה. אז אני אציין גם שבאמת זה היה מהלך, זו הייתה יוזמה של צוות היגוי 1325 משותף של פלשתיניות וישראליות וישבנו וכתבנו את זה ביחד עם הרבה שותפות כולל נבילה אספניולי שראיתי שהיא מצטרפת בזום, אז היא גם אחת השותפות לכתיבה וזה באמת היה מכתב יוצא דופן. והגב הבין לאומי הוא משמעותי. הרי את אומרת שאין בשורה ל- - - לא, בגלל זה הבאתי את השטח כי הבשורה היא מהשטח. הנושא השני שהוא גם בעינינו אפשר להשתמש בפלטפורמה הבינלאומית זה הנושא של ה-SDG, שגם הבאנו אותו דרכך לפני כמה שנים. היעדים העולמיים לשנת 2030 כאשר בעצם עמותת אית"ך מעכי יחד עם מרכז - - - לקיימות ומנהיגות אזרחית, התחלנו באיזה שהוא מהלך של כמה שנים שמתמקד בצמתים בין כמה מהיעדים. מגדר, יחד עם הנושא של בריאות, הנושא של עוני והנושא של אקלים. כשבעצם האתגר הוא לראות איפה הדברים האלה משתלבים גם מבחינת הבעיות שנוצרות בצמתים הללו וגם מבחינת הפתרונות שאפשר למצוא. יצרנו קואליציה רחבה של עשרות ארגונים ממגוון תחומים, בעצם באמת להתגבר על האתגר הזה, ולדעתי הוועדה הזאת גם מההיכרות איתך, יכולה להיות פלטפורמה מאוד משמעותית להביא את זה. הממשלה התחייבה ליישם את היעדים עד לשנת 2030 ויש עדכונים, השרה זנדברג עדכנה באו"ם לפני כמה שבועות. זו התחייבות של הממשלה שהיא צריכה לעמוד בה וזה גם איזו שהיא פלטפורמה לדרבן את הממשלה לעסוק ולקדם שוויון מגדרי. נושא נוסף זה נושא הסייעות במערכת החינוך שגם אנחנו יחד איתך וגם בוועדת החינוך מקדמות, סייעות במערכת החינוך בכלל ובפרט סייעות שמוזנחות לחלוטין מהבמה, סייעות משלבות, סייעות מתחת לגיל 3, ואלה דברים שמאוד חשוב לשים על הבמה. אמורה להיות איתנו, אני מקווה, מעיין לוי שהיא סייעת משלבת, אם תוכלו לפנות אליה בהמשך זה יהיה מצוין. גם אני מקווה, אני חושבת שעו"ד דנה מירטנבאום שלחה לך את הנושא של היועצות ברשויות המקומיות, היועצות לקידום מעמד האישה ונושאים רבים. תודה רבה. אני יודעת שכל נושא מחייב דיון רחב בתוך הוועדה וכבר עסקנו בחלק מהדיונים האלה, גם ה-SDG אבל אנחנו התמקדנו במגזר אז ועשינו יום גדול בקדנציה בכנסת ה-20. אבל השילוב הזה מאוד מעניין. גם הנושא של הסייעות, את האמת, בדיוק לפני שבוע פניתי לממ"מ ושאלתי על האפשרות להכין מסמך מקיף בנושא ולעדכן את המסמך הקיים כדי לראות מה אפשר לעשות בנושא הזה. אחד מהנושאים שאנחנו חייבים לטפל בהם בוועדה אולי יותר ביתר שאת עכשיו, כל המקצועות של מה שנקרא, הצווארון הוורוד, גם סייעות, גם מנהלות משפחתונים, כל מיני מקצועות אחרים, נרצה לשים על השולחן. אני רק אומר שעו"ד שירין בצ'ון ודויד דוניץ ממרכז השל ושירין בצ'ון היא מאית"ך-מעכי עשו דו"ח על ה-SDG, במבחן הקורונה. והם התמקדו ב- - - של שוויון מגדרי וגם אפשר אולי באמת דרכו - - - אני מציעה שאת כל המידע שאספתם ואת הניירות שפיתחתם להעביר אלינו כדי שנוכל להתחיל להסתכל על זה. תודה. אני פונה לח"כיות, כשתרצו לדבר אשמח לשמוע. עו"ד איילת רזין יועצת משפטית איגוד מרכזי הסיוע. אני אפתח בברכות. אנחנו שמחות ששבת עאידה, חזרת לנו וחסרת לנו. אנחנו שמחות על חברות הוועדה השוות והחדשות. ברכות. כאן פחות או יותר מסתיים החלק האופטימי של הדברים שלי, כי באמת בתקופה הזאת, בשנה וחצי-שנתיים האחרונות התחושה היא שחזרנו בהרבה מובנים אחורה בכל מה שקשור לפגיעות, לטיפול בהן, במענים שיש למדינה לתת להן ובאמת את מכירה את המצב היטב כי את מלווה את הנושא וגם היית יו"ר ועדת הרווחה והבריאות הזמנית והנתונים כל הזמן חזרו והגיעו וצפו על הפערים והחוסרים במענים שהמדינה יודעת לתת ויש גם דיון מחר בנושא. בתקופה הזאת אנחנו באיגוד מרכזי הסיוע כתבנו את התכנית הלאומית למיגור אלימות מינית, הגשנו את זה לשרי הממשלה הקודמת ועכשיו אנחנו עושות איזה שהוא עדכון, תיקון ואנחנו נגיש את זה לשרים וכמובן ליו"רים של הוועדות כי באמת שם כתבנו, איגדנו את כל המקצועיות שלנו מהנסיון שיש לנו במרכזי הסיוע, לתכנית עבודה שמחולקת לפי משרדי ממשלה ואני אשמחה שנחשוב איך בעצם מקיימים איזה שהוא,

לפי משרדים גם, כאילו מה יש לעשות ברווחה, כאילו לפי משרדים, זו הצעה. אציין בכותרות נושאים שאת מכירה אותם היטב אבל פשוט לא התקדמנו אז צריך לחזור אליהם. הדבר הראשון - - - דבר אחד התקדמנו איתו בשבוע שעבר. על החדרים האקוטיים, בעוד כמה ימים יצא המכרז, נכון מיכל? מיכל עזרה בזה גם כן. יצא המכרז לארבעה המרכזים האקוטיים החדשים. ראינו את זה, לקחת לי את הפאנץ' בסוף, אמרתי שאני בכל זאת אסיים בנימה אופטימית, אבל נכון, זו התקדמות, התקדמות עצומה שבאמת נושא שהוועדה הזאת היא הלב הפועם שהצליח להזיז דברים בצנורות. אז קודם כל כמו שאמרת, נראה שאנחנו לקראת איזה שהוא גל חדש, אני לא יודעת אם ואילו מגבלות יהיו, אנחנו רואות חשיבות רבה לקיים דיון בנושא של היערכות הרשויות לגל הבא, אני לא יודעת איך ייראו החגים, גם מבחינת איך המשטרה מגיעה, מושיטה יד באופן אקטיבי, לא סתם מגיעה. מושיטה יד באופן אקטיבי לנשים וילדים שנמצאים באלימות בבית, ראינו את הנתונים, אני לא צריכה לחזור עליהם. אותו דבר מערכת החנוך, אותו דבר מערכת הרווחה, איך מושיטים יד. זה נושא אחד. נושא נוסף זה כל מה שקשור להתמקצעות מערכות הבריאות, המשפט והרווחה. התמקצעות איך מתקדמים להפוך למערכות מיודעות טראומה, קיימנו על זה מספר דיונים, על איך המערכת מצליחה לפספס פעם אחרי פעם ויש אין ספור סיפורים, ילדים, נשים שפוגשות את המערכות. כל הסימנים, כל נורות האזהרה דולקות ולא מזהים אותם, יש לנו הצעת חוק בנושא שמתגלגלת מכנסת לכנסת ואולי נצליח הפעם להבשיל אותה. כל הנושא של ביטול ההתיישנות בעבירות מין, בשלה העת. חובת השעה, לא סתם בשלה העת. כל הנושא של זכות לייצוג משפטי לנפגעות ונפגעי עבירות מין, בשעתו הדבר הזה נדון, הייתה הצעת חוק רחבה של זכאות לסיוע משפטי,

בואו נעשה שיטת הסלאמי', זה הוכיח את עצמו וצריך להרחיב את זה. אני עוד אומר שביום שלישי יש הפגנה בנושא פה מחוץ לכנסת בשעה 18:00 בדיוק בנושא הזה.

הפגנה של נפגעת שהתיק שלה נסגר והיא החליטה, כמובן שאנחנו עוסקות בנושא הזה רבות אבל תהיה הפגנה בנושא הזה ביום שלישי בשעה 18:00 על הזכות לייצוג, הזכאות לייצוג מטעם המדינה לנפגעי ונפגעות עבירות מין, אלימות במשפחה. נושא נוסף, בנובע ממה שאמרתי עכשיו, אנחנו יודעות, 85% מהתיקים נסגרים, איך המדינה מציעה אלטרנטיבות להליכים המשפטיים. אילו אלטרנטיבות קיימות להליכים המשפטיים בין אם זה צדק מאחה, יש כל מיני מודלים, זה טעון דיון. הגנה מפני תביעות השתקה, זה גם השלמה של הדבר הזה, כל הנושא של חינוך לשוויון מגדרי, מיניות מיטיבה ובשנתיים האחרונות הוגש דו"ח ועדת ברלינר, לצערי עוד לא התקיים דיון, התקיים דיון אחד בשלהי מושבה של הוועדה הקודמת אבל לא התקיים דיון מקיף ממש ולזה אנחנו שואפות, של כל רשות מה לפתחה. זה באמת דו"ח מקיף מאוד,

עשו עבודה מצוינת. יש דו"ח מבקר המדינה שהוגש ואף אחד עוד לא עסק בו שהציג תמונה מטרידה מאוד לגבי הטרדות במערכת הבריאות ומערכת החינוך, כל הנושא של מערך בריאות הנפש. ואם היינו במצב גרוע עכשיו, אז עכשיו אנחנו בפערים של שנה ושנתיים בתורים לקבלת טיפול נפשי. אני במשפט האחרון, ניטור אלקטרוני, חדרים אקוטיים ועוד שניים שאני יודעת שהם ממש בנפשך, כל הנושא של התאמות של כל המערכות האלה לחברה הערבית ודיון בנשים השקופות שאת מקפידה לקיים אותו, שאם בכל החברה הכללית המצב גרוע אז שם, הן הפכו לשקופות - - - נשים שקופות? כן, זה היה השם של הדיון שאת קיימת, של אותן נשים חסרות מעמד ואף אחד לא רואה אותן.

אנחנו מצפות להמשך עבודה. צריך למצוא מילה יותר טובה מ'חסרות'. כי הנשים האלה יש להן את המעמד האנושי קודם כל, אבל המדינה גנבה להן או מנעה מהן מעמד. אני אחפש מילה יותר טובה שמדייקת עם המצב. תודה איילת. ד"ר מזל שאול בבקשה. אני יכולה להעיר הערה רגע בעניין הזה? אני רוצה להעיר שני דברים.

אני חושבת שאנחנו צריכות כל הזמן ללכת, ככה אנחנו עושות כל השנים עאידה, כמו שאת יודעת, על קוים מקבילים, מצד אחד לחוקק ולתקן את החקיקה בישראל, שהיא בין המתקדמות בעולם חייבים להגיד את זה, אבל אנחנו חייבות כל הזמן להשתפר ואנחנו לומדות מהשטח תמיד מה טעון שיפור ואיך משפרים, ואנחנו עושות את זה. לצד זה אנחנו חייבות פיקוח פיקוח פיקוח, זה דבר הכי חשוב, הרבה פעמים שוכחים את זה בכנסת. אנחנו נורא רוצים לחוקק חוקים אבל אז לעשות פיקוח בעצם מה קרה אחורה. אני אפילו לא יודעת עם כל החוקים שאני חוקקתי, עד כמה באמת הפרקליטות, משרד המשפטים, המערכות שומרות על החוקים האלה, כך שפיקוח הוא קריטי. אני ישבתי כפי שאת יודעת ארבע שנים בוועדת חוקה, עשיתי פיקוח על חוק יישום זכויות נפגעי עבירה, וזה מדהים עד כמה יש חוקים והיישום הוא לוקה בחסר מאוד. אני אגיד עוד דבר, אני מקווה שיש לנו בשורה הבוקר,

של תקציב שאושר אחרי שלוש שנים שלא היה תקציב ובמשרד הבריאות יורחבו המענים הטיפוליים לנפגעות וכך גם אני מקווה שגם ברווחה, ולכן התקציב הזה הוא תקציב מבשר טוב לקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית, ובוודאי ובוודאי לנשים, גם הנושא של גיל פרישה, גם אני כמוך עוד לומדת את הדברים. ברור שלא קיבלנו את כל מה שרצינו אבל אני מזכירה לכולם, בין העברת התקציב בממשלה לבין הכנסת יש אותנו. יש ועדות בכנסת, יש דיונים בכנסת, אפשר עוד ללחוץ על האוצר לקבל כמובן על פי תפיסת עולמנו גם להגיע לפשרה אולי אפילו יותר טובה.

אבל גם יש את כל הנושא שאנחנו מדברות על החלק שהוא מאוד ברור שזה של הנשים, אבל גם לא מדברות על הכלל. כאשר מוסיפים מסים גם הנשים נפגעות מזה. חד משמעית. אבל אנחנו, כפי שאמרתי והבוקר ראיינו אותי על זה, אנחנו בתפיסת עולם סוציאל דמוקרטית, מאמינים שהעלאת מסים לוקחת מכמונו לטובת אלה שאין להם. אז אנחנו צריכות לראות שבאמת העלאת מסים עוזרת - - - לא בהכרח.

אבל כשיש ממשלה - - - אם הייתם מביאים העלאת מס על חברות הייתי מסכימה איתך. יכול להיות, אבל העלאת מסים באופן כללי עוזרת כאשר יש ממשלה בכיוון הנכון, לתחומים של חינוך,

וכרגע לפחות בתחום הבריאות אני יכולה להגיד שיש פה בשורה הבוקר ויש פה באמת בצורה חד משמעית העלאת השירותים לטובת דווקא הקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית, ואני מקווה מאוד שגם בנושאים שלנו אנחנו כמובן, כמו שאת אומרת, צריך תמיד להסתכל על הרוחבי כי נשים הן חלק מהאוכלוסייה והן הנפגעות הראשונות, אבל אני לא בטוחה שדווקא העלאת מסים פוגעת בנשים אלא הפוך, היא עוזרת אם נותנים את הכסף לשירותים החברתיים. אנחנו פה בשביל לדאוג לזה ולכן אמרתי, פיקוח פיקוח פיקוח ויישום לא רק על החוקים, אלא גם תקציב המדינה, על מה באמת הולך - - - את מושכת אותי לענות לך.

אני לא יכולה להעביר את זה. אם מעלים את המסים לשכבות דווקא החזקות, מילא. אבל להעביר מסים על כל השכבות בחברה ולצפות שאנחנו צריכות להיות שמחות שמעבירים את זה חלק ממנו לשירותים שממילא המדינה הייתה צריכה להעביר. הייתי שמחה לראות העלאת מסים על החברות הגדולות שמשלמות הרבה פחות מסים מאשר אני משלמת ואת וגם האשה שעובדת בנקיון. זו הממשלה הבאה ששלושתנו נהיה חברות בה ושרות. תלוי מי יהיה השותף הרביעי. אבל גם כן חושבת, אני שמחה שהוסיפו תקציב למשרד הבריאות. אני חושבת שזה משרד שהוא רעב כמו כל המשרדים האחרים שנתנו שירות דווקא לכלל הציבור במדינת ישראל, אני שמחה תמיד שיתנו להם יותר תקציבים. אשמח יותר לדעת איך מחלקים את התוספת הזו. ואנחנו כמובן נדע יותר בהמשך. תודה מיכל. וכמובן, פיקוח פיקוח,

אני אוהבת לעשות פיקוח בוועדה, אפילו אם את בקואליציה אני אעשה עליך פיקוח. טוב. בבקשה ד"ר מזל. שלום ובוקר טוב וברכות ברכות ברכות.

שהנוכחות פה והנוכחות שלך והחזרה שלך היא מבשרת בשורות טובות מאוד. גם הנתונים שאנחנו פותחים איתם את הממשלה הזאת עם כמות כזאת של שרות ועם כמות כזאת של מנכ"ליות זה בשורה משמחת וגם עם הרבה מאוד ח"כיות מהשטח. יש לפחות חמש, שש ח"כיות שמגיעות מפעילות שטח ברשויות המוניציפליות שאנחנו מאוד גאות שחלקן בוגרות שלנו ושותפות שלנו וכמובן שכל חברות הכנסת הן שותפות שלנו לעשייה. עמותת כ"ן לאורך כל השנים מיקדה את עצמה בשלושה תחומים ואני חושבת שחלק מהבשורה שאנחנו צריכות לצאת מהוועדה הזאת, באמת לשים את שלושת הדברים האלה כאג'נדה שלנו כארגון חברה אזרחית, ככנסת והשרות, שזה הנושא שאנחנו נתקלנו בו מאוד קשה בבחירות המוניציפליות, זה הנושא של העלאת מודעות ותודעה ציבורית. המחקרים שאנחנו הראינו ונשלח ונשתף מראים שבעצם הציבור לא רואה נשים כפוטנציאליות לתפקידי הנהגה והובלה, בטח לא בתחום הכלכלה, תחום הבטחון, זה מתחבר לדברים שנטע אמרה קודם, ואני חושבת שאנחנו צריכות דבר ראשון לעבוד ביחד על הנושא הזה. עשינו עבודה משותפת, כנסים משותפים, אני חושבת שצריך לצאת באיזה שהוא קמפיין משותף חזק לתודעה הציבורית, בטח עם ההצלחות שיש לנו בשנה הזאת. הנושא של חקיקה, ותיכף אפרט, כמובן החקיקה והאכיפה השוויונית מגדרית והנושא של עבודת השטח של באמת לאתר את אותן נשים שזה תחום שאנחנו עוסקות בו, לאתר את הנשים. יש לנו הרבה מאוד, אנחנו עם אית"ך-מעכי ועם אדוה עובדות עכשיו על מיזם משותף שהיינו רוצות לקדם יחד עם הוועדה הזאת, מיזם משותף שמדבר על ערים שוות, על איך הופכים עיר שווה מכל ההיבטים. וזה מתחבר לי קצת לדברים שנאמרו פה קודם שטבענו ב-2019 את המושג 'אש חיה'. זה נשמע רע - - - כן. מאוד. אני יודעת, אבל זה איך שהוא הסתדר עם ראשי התיבות שזה באמת חמשת הנושאים שאת עוסקת בהם בוועדה הזאת ואני חושבת שאנחנו צריכים לעסוק בהם כחברה אזרחית וכנסת שאנחנו כל הזמן עוסקות, שזה באמת הנושא של האלימות, הנושא של חינוך מגדרי, הנושא של ייצוג שוויוני, ה-ש' זה עבור השכר השווה, הייצוג השוויוני וההדרה. בכל מקרה, כשאני יורדת לפעולות מומלצות ומידיות שאנחנו היינו רוצות לקדם, אז 1. לקדם סוף סוף את הנושא של החקיקה. העברנו כמה חקיקות שראינו את התוצאות שלהן בשטח. החקיקה של 30% במועצות הדתיות, תוספת מימון 30% למפלגות, 30% בממשלתיים, ראינו שזה נתן אימפקט מאוד מאוד משמעותי. התפיסה שלנו הרי אומרת שברגע שתהיינה נשים שם, כמו בממשלה הזאת שאני מצפה ותולה ואני מתחברת רגע לאופטימיות, שאנחנו באמת, כאשר תשבנה אנשים במקומות ומוקדי קבלת החלטות, הסוגיות שאנחנו כל הזמן מדברים עליהן שהן סוגיות חברתיות כואבות לכלל האוכלוסייה ובטח לנשים בשכבות החלשות, זה מאוד משמעותי. אז אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נקדם את החקיקות האלה. גם תפקידים בכירים, לאו דווקא רק בממשלתי. גם ארגונים ציבוריים, ממשלתיים וגם העסקיים. אני חושבת שזו בשורה שאנחנו צריכות לקדם ביחד ואני חושבת שבקואליציה רחבה אפשר לעשות את זה, כמו שנעשה בכנסת ה-20, לייסד, ממש לייסד בחקיקה גוף מנטר שיפעל ויעקוב אחרי החקיקות האלה, כמו שמיכל אמרה. לטווח הקצר לקבוע שוויוניות, זאת אומרת ממש לקבוע כמה, גם שמעתי לא מזמן, היינו בכינוס בין-לאומי של vital voices engagement שזו תכנית שאני משתתפת בה כנציגת עמותת כ"ן לנשים בפוליטיקה שממש הציג שם נציג של האו"ם שבמדינות שקודם שוויון מגדרי זה מדינות שהיו שם מכסות. ממש נקבעו בחקיקה המכסות. כמובן בטווח הארוך אנחנו צריכות לדבר על הטמעת חינוך ותרבות שזה לב ליבו. אני יכולה להגיד שאנחנו עובדות בשיתוף עם כל הארגונים בנושא של להקים רשת, יחד עם יועצות לקידום מעמד האשה אנחנו מקימות עכשיו רשת משפיעות ארצית, כולל גם בית ספר לראשות הערים הבאות. זאת אומרת אנחנו עושות איזו שהיא הרחבה של,

בואו נכסה גם את השטח, שנשים תוכלנה להתחזק אחת עם השניה ולקבל כלים פרקטיים להגדיל את ההשפעה שלהן בחברה ולהגיע למסדרונות הכנסת ולעזור לכולנו. תודה. תודה ד"ר מזל. אני רוצה לגוון קצת אם יורשה לי. אני רוצה לתת לנבילה אספניולי, מנכ"לית מרכז אלטופולה. בוקר טוב. אני מצטרפת לברכות, עאידה, לחזרתך לוועדה החשובה הזאת ואני גם מברכת על ההתייעצות הזאת שמביאה את הקולות מהשטח. אני רוצה להצטרף לנטע בעניין של 1325 ולהזכיר שכשאנחנו מדברות על 1325 אנחנו לא רק מדברות על השתתפות הנשים במשא ומתן אלא אנחנו גם בעניין של הגנה על נשים מהקבוצות השונות, הקבוצות המוחלשות במיוחד בתוך החברה שלנו במיוחד בחברה הערבית, וגם בעניין של מעקב אחרי השתתפותם גם בתעסוקה, גם בנושאים הקשורים לעוני, לדיור, בעצם בטחון של נשים, אלימות נגד נשים. כל הנושאים האלה הם חשובים וחשוב להתייחס אליהם כשאנחנו מדברות על 1325 ועל התכניות לקידום הבטחון של נשים ובעיקר בבטחון האנושי של הנשים. זה דבר ראשון. דבר שני שאני רוצה לחשוב שחשוב שאנחנו מביאות, במסגרת עבודה שאנחנו עושים עם נשים נגד אלימות ועם שדולת הנשים אנחנו בעצם עשינו בשנה האחרונה שלושה מחקרים מאוד חשובים וחשוב שהוועדה גם תתייחס להמלצות שיוצאות מתוך המחקרים האלה ואני חושבת שחשוב שנגדיר את הנושאים כחשובים, בעניין של דבר ראשון שוויון מגדרי בספרי הלימוד, במיוחד בספרי הלימוד בערבית שהמחקר עכשיו יוצא וחשוב להתייחס אליו. נושא שני זה אלימות נגד נשים ועניין של המועצות המקומיות ומעורבותן בקידום המאבק באלימות נגד נשים. היה דו"ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות.

יש מחקר שעשינו ברשויות מקומיות ערביות שחשוב להתייחס אליו וההמלצות שיצאו משם מאוד חשוב להכניס אותן לוועדה ולקיים דיון וללמוד על דרכי הפעולה ואיך מקדמים את הנושא במסגרת המועצות המקומיות. הנושא השלישי, אני ראיתי את שירין שנמצאת כאן שערכה על רצח נשים, על femicide, ובמיוחד מעקב על מקרי הרצח בחברה הערבית שמאוד חשוב גם כן להביא את ההמלצות ולדון בהן בתוך הוועדה. אלה שלושה נושאים חשובים. הנושא השלישי שאני רוצה להעלות זה עניין של נשים עם נכות בחברה הערבית וגם בעניין של תעסוקה וגם בעניין של אלימות נגד נשים עם נכות, שזה נושא שפחות מטופל וחשוב להעלות אותו ולשים אותו על האג'נדה הפמיניסטית בתוך החברה בכלל ובתוך החברה הערבית במיוחד. אני גם רוצה להזכיר שיש היום את המעבר למעונות היום למשרד החינוך, דבר שקשור גם למעמדן של נשים וגם לתעסוקת נשים וחשוב שהנושא הזה יקבל התייחסות גם בתוך הוועדה וחשוב לי לציין שבתוך החברה הערבית המצב הוא מאוד מאוד קריטי בעניין מאחר ופחות מ-5% מהמעונות שפועלים בתוך החברה הערבית רשומים, אז זה קשור גם לתנאי התעסוקה של נשים בתוך המעונות וגם לנושא של פיקוח ונושא תמיכה בנשים עובדות שהם דברים מאוד חשובים וחשוב להתייחס אליהם. גם בעניין של אלימות נגד נשים ומעקב אחרי כל התכניות ומה קורה עם התקציבים שהיו מיועדים והאם יועד בתוך התקציב הנוכחי גם מקורות נוספים לטיפול באלימות נגד נשים והנושא האחרון שחשוב לי ולנו כמרכז לשיתוף פעולה זה העניין של אלימות כללית בתוך החברה ומיוחד בעניין של נשק ונשים אנחנו הקמנו קבוצה של נשים נגד נשק שחשוב לנו גם כן להעלות את כל העמדה שלנו בעניין ולדרוש יותר עקביות בטיפול בנשק, במיוחד במה שנקרא הנשק הלא מורשה בתוך החברה הערבית והשפעתו על נשים ועל מעמדן של נשים ובטחונן של נשים. אלה נושאים מאוד חשובים ומיוחד גם כן חשוב לי לציין שאנחנו צריכות וצריכים לקדם שוויון מגדרי בתוך מערכת החינוך כחלק מהמאבק באלימות נגד נשים ובאלימות בכלל ולכן הנושא הזה וגם התכניות הקיימות וההנחיות הקיימות וכמה זה ממומש, אני כן מסכימה עם מיכל רוזין בעניין של חשיבות המעקב אחרי הנושאים שמחוקקים ואחרי כל ההנחיות שיוצאות מהמשרדים השונים אבל לא ממומשות. במחקר האחרון שעשינו - - - נבילה אם אפשר משפט אחרון. אני מתנצלת. משפט אחרון, במחקר האחרון שעשינו בעניין שוויון מגדרי בספרי הלימוד, אמנם יש הנחיה שצריך עורך מגדרי לכל ספר לימוד שנכנס לתוך המערכת אבל בעשרה הספרים שבדקנו לעומק יצא שרק שניים מתוכם שיש להם עורך מגדרי. זאת אומרת שיש תקנות אבל הן לא ממומשות. נבילה, אם את זוכרת קיימתי דיון גם בכנסת ה-20 על המחקר ותשאלתי את משרד החינוך, התברר שמי שעושים את העריכה הפדגוגית, גם משתמשים בהם לעריכה מגדרית ואנחנו אמרנו אז שזה לא תקין ולא בהכרח כל מי שעושה עריכה - - - אני מדברת על מחקר חדש שעוקב אחרי המחקר הישן שהיה. אנחנו נשמח לקבל את כל המחקרים שהזכרת לוועדה כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות. תודה רבה. תודה לך. גברת תניה, מנכ"לית פורום דבורה. תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה וברכות על חידוש התפקיד. אני אספר בקצרה למי שלא מכירה את פורום דבורה. אנחנו עמותה מפלגתית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי במוקדי קבלת ההחלטות ובמיוחד בתחומים של בטחון לאומי ומדיניות חוץ. אני לא אחזור על הדברים החכמים שחברותיי אמרו פה אבל אני רק אגיד כמה דברים שהם על הפרק שלנו. אנחנו גם עוסקות בקידום חקיקה וקידום שוויון מגדרי בתחומים שלנו מול משרדי הממשלה, הכנסת וועדות הכנסת השונות, מול חברי וחברות הכנסת מהקשת הפוליטית, מול ארגוני הבטחון וחברה אזרחית ואני חושבת שיש לוועדה הזאת מקום מרכזי בקידום שיתופי פעולה ואני חושבת שהדיון הזה ממש מדגים את זה. שיתופי פעולה בין מגזריים ובין משרדיים, ואני חושבת שיש כאן מקום ממש לקדם יחד עשייה משותפת. זה קריטי בעיני ואני חושבת שמאוד חשוב שגם בדיונים הבאים גם יהיו נוכחים ממש ממשרדים שונים ומגופים שונים כדי שנקדם גם עבודה בין מגזרית משותפת יחד. אגב, זה כולל גם שיתופי פעולה בין הוועדות, אני חושבת שיש כאן לא מעט נושאים שכבר הועלו ויעלו שהם משותפים לוועדה הזאת וגם לוועדת חוץ ובטחון לדוגמה שהיא ועדה מאוד מרכזית, בטח במדינה ולא מעט בנושאים שהועלו ועולים כאן, ואני חושבת ששיתוף הפעולה בין הוועדות יכול להיות רק מקדם. דיברתן פה על חקיקה, אז אין ספק שנעשתה עבודה מאוד משמעותית בשנים האחרונות ויש לא מעט חקיקה ודיברתם על פיקוח, אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד משמעותי, יישום החלטות הממשלה וחוקים שכבר נוצרו, אני חושבת שיש לך מקום מאוד מרכזי להביא, לא יודעת אם לפיקוח או יישום של ההחלטות האלה, לדוגמת החלטת ממשלה 2331 שקוראת בין היתר להטמעת חשיבה מגדרית בכל עבודת הממשלה ומשרדי הממשלה, היא נעשית חלקית, מתחילים ליישם את ההחלטה הזאת ואני חושבת שזה משהו שהוא עקרוני מאוד ליישם. כבר שנים הם אומרים שהם מיישמים. זה on-off כזה. לחלוטין.

ואני חושבת שזה עקרוני ונראה לי שבמיוחד בשנה האחרונה ראינו עד כמה הטמעת חשיבה מגדרית היא עקרונית בכל מה שקשור לעבודת הממשלה וההחלטות השונות שעוברות כאן. זה מביא אותי לנושא נוסף של הרחבת השיח של מי משתתפת בכל מה שקשור בטח בבטחון לאומי ומדיניות ומה נכלל גם במושגים האלה. אז דיברו כאן גם מאית"ך-מעכי בהקשר של 1325, אבל מה נכלל במושגים של בטחון לאומי ובטח השנה ראינו שחוסן לאומי,

אלימות מגדרית זה בהחלט נושאים שהם עקרוניים. אז בעצם את מדברת על לשנות את השיח משיח של בטחון לאומי לשיח של בטחון אנושי שזה כולל הכל.

בטחון לאומי רחב שכולל גם בטחון אנושי, אין ספק. בטחון לאומי זה משהו ובטחון אנושי זה משהו אחר. מוגנות. זה נושאים שונים. בטחון לאומי מדבר על בטחון המדינה. בטחון אנושי מדבר על בטחונם של כלל האזרחים והאזרחיות וזה כולל גם את הבטחון שקשור למצבי קונפליקט אבל גם כן בטחון כלכלי, בטחון בריאותי. בראייה שלי,

זה נושא שנכנס בתוך בטחון לאומי והוא קריטי. Human security, וגם מדברים על זה - - - Human security זה הרבה יותר רחב.

ומדברים על זה גם בין-לאומי, אני יודעת שנאט"ו עכשיו החליטו החלטה רחבה שהם גם מטמיעים את הנושא הזה של Human security ואיך מתייחסים ל- Human security בתוך המושגים של בטחון ואני חושבת שזה משהו שאפשר בהחלט לדון פה ביחד. בטחון במובן הרחב של המילה. בנוסף לזה, חשוב לנו לוודא שכל ההזדמנויות גם בנושאים בטחוניים יהיו פתוחים בפני נשים וגברים, כולל גם בצבא. זה נושא שאנחנו עובדות עליו לא מעט והוא קריטי בעינינו, בגלל שגם אין מה לעשות, צה"ל הוא מקפצה במדינת ישראל ופותח לא מעט הזדמנויות ודלתות למוקדי קבלת החלטות, לזירה הציבורית וכולי. וכשיש חסמים ולא כל התפקידים פתוחים בפני נשים הן לא יכולות להגיע ואין להן את כל ההזדמנויות - - - כמה אתן מעורבות בפעילות ועדת החוץ והבטחון? מעורבות, לא מספיק אבל מעורבות. הם קוראים לנו במיוחד כשזה קשור לנושאים של נשים בצבא. אני הייתי רוצה שיקראו לנו בכל הנושאים כי יש לנו רשת של מומחיות שמתעסקות בהכל. יש לי מומחיות שקשורות לסייבר וחוסן לאומי וחיזבאללה ואירן ו-you name it וצריכים שיהיו דיונים מקצועיים שקשורים לכל הנושאים האלה, שגם יהיו מומחיות נוספות ולא רק ה- usual suspects מה שנקרא. אז כן אנחנו צריכות לחזק את שיתוף הפעולה איתם.

מדגישות את הגישה או רק את המגדר, עצם העובדה של נשים. כלומר האם יש ערך מוסף, יש ניתוח אחר של המומחיות שלכם שמביא פרספקטיבה שונה לנושאים או רק תחרות עם הידע שקיים אצלה הגברים? אני חושבת שנעשו המון מחקרים שנשים מביאות ערך מוסף וראייה אחרת, אבל בפועל זה לא בהכרח. אני לא יכולה לבנות על זה שאני מביאה מומחית והיא תגיד X או Y. נשים הן שונות אחת מהשניה, כמו שרואים שלחברות הכנסת יש מגוון דעות וכולי ולא כל חברות הכנסת הן פמיניסטיות בדעות שלהן או איך ש- - - ספרי לי על זה. אז כנ"ל לגבי מומחיות, אני רוצה שיהיו יותר נשים, מגוון דעות. אני לא יכולה לשלוט במה שהן אומרות, אני לא רוצה לשלוט במה שהן אומרות אבל אני רוצה להביא אותן לשולחן. דבר אחרון ברשותך, אני חושבת שצריך לבחון חסמים, לא רק חסמים של פתיחת תפקידים, אלא חסמים נוספים שמביאים נשים לעמדות קבלת החלטות כולל גם אלימות כלפי נבחרות ציבור ברשת לדוגמה, ואני חושבת שזה נושא שהולך וגובר וזה משהו שבעיני הוא נושא שיכול להיות מאוד מרכזי כאן לעבודת הוועדה. אני יודעת שזה חסם שעומד בפני לא מעט נשים להכנס לתפקידים בכירים לא רק בממשלה, ואני חושבת שזה נושא שצריך לטפל בו.

תודה לך. ברוכה המצטרפת ח"כ גבי לסקי. בבקשה ח"כ נעמה. קודם כל תודה רבה לכולן, באמת מדהים להיות בפורום שבו כולן אומרות דברי טעם משמעותיים ושאני מרגישה הזדהות. אני אספר שהייתי במועצת העיר חיפה בתכנית שנקראת 'עיר לכולן' אז הרבה ארגונים פה באופן כזה או אחר היו שותפים והרבה מהסוגיות עולות בזירה המקומית ופתאום אנחנו, ההזדמנות לדבר עליהן במובן העמוק בזירה הלאומית. אני לא אחזור על דברים שנאמרו אלא אומר דברים אחרים. הייתי רוצה שנעסוק בסוגיית הנשק במרחב הציבורי, יש לזה לובי מאוד רציני לשמחתי היום באופוזיציה ולא בקואליציה, אבל עדיין צריך להתמודד עם זה ולקעקע את העמדה הנגדית שנשק במרחב הציבורי הוא סכנה, הוא לא טוב, ואנחנו לא רוצות להיות ארה"ב במובן הזה. לעסוק בבריאות נשים על כל היבטיה מטיפולי פוריות לנשים ועד למחלות נשים באמת כמו אנדו וכדומה. אני כן רוצה לדבר על שוק העבודה על כל הסקאלה שלו, שדיברנו על צווארון ורוד וזה מאוד חשוב, כן בכלל תעסוקת נשים. בשוק העבודה היום יש הזדמנות לפמיניזם להנחיל שינוי בתפיסת שוק העבודה בישראל ובעיני זה הדבר הבא בפמיניזם כי נשים ומעמד ונשים וכלכלה ותעסוקה זה הדבר החשוב שזה על הסקאלה של תעסוקת נשים, משרות אב ואם, משרות מבית, קיצור יום העבודה ועד לנשים עצמאיות שזו סוגיה בפני עצמה, נשים יותר סולידיות בבחירה שלהן לפתוח עסק אבל האומץ לפתוח עסק הוא סוגיה בפני עצמה. כלכלת ישראל יכולה להיות מורווחת בטיפול בנושא הזה. כלכלת ישראל גם ניזונה מהמעמד הבינוני, מעסקים קטנים ולכן זו סוגיה שצריך לבדוק ולבחון אותה. כן לבחון גם מודלים שונים בהקשר התעסוקתי כמו למשל קואופרטיב הנקיון. אלה סוגיות שכדאי לנו - - - נעמה, אני חייבת להגיד שהנושאים האלה היו על שולחנה של הוועדה במושב ה-20. אני כבר אמרתי לך שאני מעריצה. תודה, אבל אני אומרת את זה כדי להגיד שאנחנו נמשיך את זה ועכשיו קיבלנו תגבורת. חברות כנסת שמאמינות בזה ועוסקות בזה ורוצות להמשיך כמוך. תגבורת איתך זה מדהים. אז אני רק אגיד, שמתי לי נקודה, על הסיפור של סל שיקום לנשים יוצאות מקלטי חירום לנשים מוכות, התיישנות על עבירות מין - - - אפרופו פיקוח על חוקים.

והתיישנות על עבירות מין, זה גם משהו שאני חושבת שאנחנו בשלות ממש להעביר אותו כבר בחקיקה. אני מתחברת, בית דין צדק - - - אני לא אחזור על זה אבל באמת תודה לכם. תודה. גבי את מעוניינת לדבר? אני לא שמעתי את הדברים שעלו פה אבל אני - - - יש עוד סבב. אם תרצי לחכות, איך שאת רוצה. מאחר ואני מכירה את הנשים אז אני אשמור, יש לי עוד ועדה, יש רפורמה בחקלאות - - - אז תסמני לי כשתרצי לדבר. בסדר גמור. עו"ד אבישג עוזרד ממרכז רקמן. אני מאוד מבקשת להתמקד בשלוש דקות כי יש תור ארוך. אני אהיה קצרה. אני מצטרפת קודם כל לברכות על חזרתך עאידה ועל הדיון היום. אני מניחה שאין פה אף אחת שלא נחשפה לעליה המאוד מצערת במקרים של אלימות במשפחה בתקופת הקורונה, שמענו על עליה של עשרות ומאות אחוזים למוקדים השונים, אבל אני חושבת שבעקבות זאת אנחנו נמצאות כרגע בשעת כושר לקדם צעדים משמעותיים בתחום של אלימות במשפחה ואני חושבת שהחשוב מהצעדים האלה זה הצטרפות של ישראל לאמנת איסטנבול, האמנה של מועצת אירופה למניעה ולמאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה. עאידה, אני יודעת שאת מכירה את האמנה הזאת היטב, גם קיימת דיון ב-2017 אם אני לא טועה - - - ומתוכנן כבר על הרשימה שלנו אירוע מאוד גדול בעניין הזה. אני מעוניינת לרתום את הממשלה לאמנה הזו.

אני בכל זאת רק רוצה להגיד ממש כמה מילים על הייחודיות של האמנה, בעצם בזה שהיא מציעה פתרון הוליסטי לטיפול של אלימות במשפחה, היא מבוססת על כך שאין לנו רשות אחת או משרד אחד שיכול להתמודד לבד עם האלימות במשפחה, אנחנו צריכות לרתום את כולם, את כל הארגונים, גם את המגזר האזרחי, גם את המגזר הפרטי כדי שבאמת נצליח להילחם בתופעה הזאת, היום אין לנו את זה, אין לנו טיפול רוחבי, אין לנו סינכרון, אין לנו תכלול בתחום הזה של אלימות במשפחה. החתימה על האמנה גם תנחה את משרדי הממשלה, היא תייצר להם תכניות עבודה, היא תחייב אותנו לדווח ולבדוק כל תקופה איפה אנחנו נמצאות, מה עוד נשאר לעשות, איפה אנחנו עומדים ביחס לסטנדרטים בין לאומיים שנקבעו באמנה. אני רוצה לציין שיש כבר בדרג המקצועי הסכמה לכך שיש לקדם את האמנה הזאת. יש לנו עוד עבודה פוליטית לעשות בהקשר הזה, להבין גם איפה הפערים שנשארו לנו ואיך אנחנו מתמודדים עם הפערים האלה ואני מאוד שמחה לשמוע שהוועדה גם תיקח על עצמה לקדם את הסוגייה הזאת כי היא מאוד חשובה. אז תודה רבה. תודה אבישג. עו"ד גלי עציון מנעמ"ת. שלום לכולן. אני מצטרפת לכל המברכות. הייתי רוצה להגיד המברכות והמברכים אבל אנחנו רק במברכות, נראה ככה בפגישה הזאת, וזה חלק מהבעיות שלנו. אני רוצה רק להוסיף על כל הדברים שנאמרו ונאמרו פה הרבה דברים נכונים וחכמים, כולנו הרגשנו, אנחנו בנעמ"ת הרגשנו עליה של מאות אחוזים בפניות בתקופת הקורונה בנושא אלימות במשפחה אז אני חושבת שהגיע הזמן באמת להבטיח תקצוב משמעותי ואמיתי לתכנית הלאומית ולא רק טלאים וקרעים, שזה כולל, וזה היה יכול למנוע הרבה מהמקרים שהיינו שם. הדבר המאוד מאוד קריטי שהוא כבר על שולחן כולנו היום וכולנו צריכות להיערך ולפעול בעניין זה נושא גיל הפרישה שאני מבינה שעבר היום בממשלה. אמנם פחות גרוע מהסיבובים הקודמים, אבל עדיין רחוק מלהיות נותן מענה להרבה מאוד נשים, בפרט נשים במקצועות שוחקים, נשים שנפלטו משוק העבודה ואנחנו כולנו צריכות ביחד וזה בעצם הדבר הראשון והעיקרי שצריך להתעסק בו עכשיו ומיד. הדבר השלישי שאני חושבת שצריך להתעסק בו זה במסגרת המעבר של הגיל הרך למשרד החינוך, אני חושבת שזו הזדמנות מצוינת לעצור רגע ולבחון בכלל את כל הנושא ואת מעמד הצוותים החינוכיים שכמובן זה מקצוע עתיר נשים אם לא כולו על טהרת הנשים, רובן נשים שמאוד מוחלשות, זקוקות מאוד להגדרת התפקיד שלהן, להכרה. אם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולות לדבר על מעונות שנותנים מענה לפעוטות, אם אנחנו לא מכירות בחשיבות של התפקיד הזה כמו הרבה תפקידים נשיים, כמו עובדות סוציאליות, עובדות הוראה בכלל, וזה נושא שאני חושבת שאנחנו חייבות להתעסק בו. הוא גם נשי בהיבט שלו אבל הוא גם עם השפעה אדירה על כל דור העתיד שלנו. אני גם מצטרפת לנושא של, ויש לנו הצעת חוק בעניין שאנחנו מנסות לקדם כבר הרבה זמן בנושא החלת כל עניין השוויון המגדרי בחינוך כמקצוע, כתחום חובה לאורך כל הרצף. בעידן הקורונה אנחנו מדברים על תרופות ועל חיסונים, אז חינוך זה כנראה החיסון הכי חשוב והכי בטוח למנוע ואנחנו רוצות לדבר על מניעה. וכמובן כל הדברים שכולנו מדברות בהם כבר הרבה זמן, ההצעה שלך עאידה בנושא האיזוק האלקטרוני, בנושא התזכירים וטיפול חובה לגברים אלימים. בקיצור יש לנו הרבה עבודה. כן. את האמת אני פתחתי ואמרתי שמחכה לנו עבודה קשה, אבל אתן ממשיכות להזרים עוד נושאים ועוד נושאים. אז מה לעשות, העבודה קשה כי המציאות קשה ואנחנו מקוות שנצליח לעשות דברים. תודה גלי. את מספיק חזקה לזה.

נבילה. עו"ד אורי נרוב יועץ משפטי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה. אני רוצה לפתוח את הדברים שלי גם בברכות ובתודות והזמן קצר אז אני אשתדל להיות מאוד תמציתי. יש באמת שלושה-ארבעה נושאים שהייתי רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה אליהם. למי שלא מכיר, המרכז הרפורמי לדת ומדינה אנחנו הזרוע המשפטית והציבורית של התנועה הרפורמית בישראל ואנחנו נלחמים כבר למעלה משלושה עשורים כדי להבטיח מרחב ציבורי שוויוני ומכבד בלי הדרת נשים ובלי אפלייה כנגד נשים. הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו זה באמת כל הנושא של הפרדה בין נשים לגברים והדרת נשים בבתי עלמין בארץ. אנחנו כבר שנים ארוכות עדים למקרים חוזרים ונשנים שחברות קדישא מונעות מנשים להשתתף באופן מלא בטקסי לוויה. אם זה באמצעות שימוש בשלל פרקטיקות הדרה שונות ומגוונות, אם זה להציב שילוט שאומר איפה נשים צריכות לעמוד ואיפה גברים צריכים לעמוד, אם זה הטלת איסור על נשים להשתתף בהלוויה באופן זה שאסור להם להספיד. המקרה האחרון והמזעזע ביותר שהיה לנו זה שהם אסרו על נשים פשוט ללכת אחרי הנפטר. בנות ואמא שאמרו להן 'אתן נשארות מאחור, הגברים הולכים קדימה, לכן אסור רק בגלל שאתן נשים'. זה משהו שהמדינה מודעת אליו, שהוא מאוד מאוד בעייתי, יש חוזר מנכ"ל של המשרד לשירותי דעת עוד משנת 2013 שיצא בנושא הזה. למרבה הצער האכיפה לא מתבצעת והנשים האלה נותרות מופקרות בצריח מה שנקרא. הנושא הבא שרציתי לעבור עליו זה עניין של השחתת שלטי חוצות עם דמויות של נשים. אנחנו רואים את זה ברחובות ישראל באופן תכוף גם עולה ונשנה, כל פעם שיש שלט חוצות עם דמויות נשים, בעיקר אנחנו רואים את זה בירושלים, המודעות האלה נמחקות, נקרעות, מוסתרות על ידי ריסוס של צבע כשמרססים את הדמויות של הנשים. לא צריך להכביר מילים ולהגיד עד כמה הפגיעה פה היא חמורה בזכות של נשים לשוויון ולכבוד במרחב הציבורי. צריך לאכוף את כל הנושא הזה. לאחרונה הגשנו עתירה כנגד עירית ירושלים בנושא הזה שמדברת בדיוק על החובה שלהם לא להתפרק מסמכות ולפעול בדיוק בהתאם לחובה שלהם ולאכוף את כל החקיקה שקיימת בנושא הזה. אנחנו למרבה הצער הגענו לעתירה מינהלית כי הפעילות שלנו בנושא מזה שנים ארוכות פשוט לא נושאת פרי. הנושא הזה נקשר לנושא נוסף של מחיקה של נשים מהמרחב הציבורי וזה בכל מה שקשור להעלמה של דמויות של נשים מפרסומים. אנחנו נתקלנו בזה בהקשר של בנקים - - - או העלמת תמונות של שרות מהתמונה ה- - - וגם, אני חייבת להגיד וגם תמונה שלי מתמונה של הסיעה שלנו, פרסמו את זה באחד מהעתונים והעלימו אותי פשוט. לא הייתי חלק מהסיעה. אז אני מכירה את התופעה. זו בדיוק הבעיה והבעיה הקשה עוד יותר היא בתגובות שאנחנו מקבלים. אם זה פניה שהוצאנו אל בנק הפועלים וניסינו להגדיר ולהגיד להם שהדבר הזה פשוט פסול ואסור מבחינה חוקית והפתרונות שאנחנו מקבלים הם פתרונות מאוד מאוד בעייתיים, אם זה פשוט החלטה להעלים את כל הדמויות מהשילוט שלהם כדי לא לחשוף דמויות של נשים, או שקיבלנו תגובה מקופת חולים מאוחדת למשל שאומרת לנו שאין מה לעשות, על הקופה לבצע התאמה והנגשה תרבותית ופניה בשפה מותאמת, ועוד כל מיני דברים שהדעת לא סובלת אותם פשוט, את התגובות האלה. הנגשה תרבותית והתאמה תרבותית היא תמיד שווה לדיכוי נשים. בסופו של דבר, מכירים בהנגשה תרבותית רק כאשר רוצים לדכא נשים. אני תמיד אומרת את זה. לצערי הרב. דבר אחרון שהייתי רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה אליו זה כל הנושא של הדרת נשים באוטובוסים. אני בטוח שכולן זוכרות שבשנת 2011 הייתה את הפסיקה שמדברת, פסק דין רגן על כל הנושא של איסור להפלות נשים באוטובוסים, איסור לשלוח אותן לשבת בצד האחורי של האוטובוס. אני חייב לומר שמאז אנחנו רואים את הפער בין הפסיקה לבין מה שקורה בשטח. כלומר בשטח אנחנו רואים שעדיין נמשכת הפרדה והדרה של נשים בתחבורה ציבורית. הבעיה פה היא בעיה גם של היעדר בקרה ופיקוח הן מצד חברות האוטובוסים והן מצד משרד התחבורה וגם באספקט של הטיפול בתלונות של הנוסעות, כלומר כשכבר יש נוסעות שבאות ומתלוננות על הנושא הזה הטיפול לוקח המון זמן, החקירה היא חקירה שהיא פוגענית לא מעט פעמים והיא גם רשלנית, מאמצים את העמדה של המשרד באופן אוטומטי מבלי לקיים חקירה, החקירה לא מתנהלת בצורה טובה. בקיצור,

יש פה פער בין פסיקה, בין חקיקה לבין מה שנעשה בפועל ואני חושב שזה מקום שבאמת הוועדה יכולה לבוא ולתת את האינפוט שלה כדי לראות שהדברים מתבצעים כהלכה. תודה רבה. תודה לך. אני חושבת שהנושאים של הדרת נשים, עסקנו בהם גם כן רבות ונמשיך לעסוק. אני עדיין זוכרת את הטראומה מהסיור בשטח שעשיתי בזמנו עם הוועדה ברמת בית שמש ומעניין לראות מה קורה עכשיו. אני רוצה לתת לח"כ גבי לסקי להתייחס ואחר כך נחזור שוב לאורחים ואורחות. תודה רבה עאידה, אני כבר בירכתי אבל אני תמיד שמחה לברך שוב. באמת כולנו זכינו שאת יו"ר הוועדה ושמחה לראות שותפות ושותפים של שנים. אולי אני חוזרת על דברים אז אני אעשה את זה בקצרה, והאמת היא שהוועדה עסקה בכל כך הרבה דברים בצורה כל כך מקצועית שחלק גדול מהדברים שאני אומר בטח זה חזרה. אבל אחד הדברים שאני חושבת שצריכים וצריכות להתמקד בו זה הנושא של התכנון המגדרי. כלומר אנחנו צריכות לחייב את כל רשויות המדינה, העיריות והמועצות בעצם להתחיל להסתכל על נשים כשבאות לתכנן את המרחב הציבורי. כשאנחנו מתכננות לטובת נשים למעשה אנחנו מתכננות לטובת כל האוכלוסייה. זה לשנות את ההסתכלות של התכנון ואת המקום של הנשים בתוך המרחב הציבורי. זה משהו שלא נדון בו הרבה וזה משהו שאנחנו צריכות לתת לזה את הדעת באופן מחייב. דבר שני, דברים שכן עסקתם בוועדה רבות וכל הנושא של הטרדות מיניות, אונס וכולי, באמת כל הנושא של חדרים אקוטיים, לחייב שיהיו בכל בתי החולים וגם הנושא של טיפול במשטרה במתלוננים ומתלוננות שזה משהו גם כן די קטסטרופלי. שמחר נעסוק בזה. אבל אני גם רוצה לדבר על נושאים של מניעה לפני שאנחנו מגיעות לשם. זאת אומרת יש עמותה כמו 'לילה טוב', בנוגע לבילוי בטוח במועדונים, איך אנחנו מייצרות מרחב בטוח, כל הדברים האלה לפני שאנחנו מגיעות לצורך בטיפול במתלוננות אלא כדי למנוע את המעשים האלה כולל חינוך. דבר נוסף שאנחנו צריכות גם לגעת בו זה הנושא של השוויון בכל המרחבים,

אם זה בוועדות ממשלתיות, יש איזה מס שפתיים שאנחנו מתקדמות לשם אבל אנחנו צריכות לעשות את זה חובה כדי שבסופו של דבר אנשים יתרגלו לראות נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות. 1325, כל הדברים האלה. צריכים להמשיך לעקוב אחרי הנושא של סחר בבני אדם בנשים, לצערי המצב שהיה כבר יותר טוב קצת הידרדר אז אנחנו צריכות באמת לעשות ועדת מעקב בנושא הזה ודבר נוסף, תנאי מעצר ומאסר של נשים שזה משהו מיוחד, אולי במשותף עם הוועדה לבטחון פנים, אבל זה משהו שאנחנו גם צריכות לתת על זה את הדעת כי יש שם דברים קשים. במיוחד אמהות גם כן.

עשינו סיור אז בנווה תרצה ואת האמת יש לי הצעת חוק על חלופת מאסר לאמהות.

זה חלק מהדברים שאנחנו צריכות לתת עליהם את הדעת. וכמובן גם הנושא של רפואה מכבדת נשים. יש המון בעיות בנושאים רפואיים שלא מותאמים לנשים שגם יש פגיעה בכבודן של נשים בכל מיני הליכים רפואיים שצריכים לתקן. וגם מה שכבר נאמר בנושא של חינוך לשוויון מגדרי ולמיניות בריאה, אלה גם דברים שצריכים לעשות את זה בעניין השתלמויות של גננות,

וגם של תלמידים ותלמידות בפני עצמם.

רק את זה את צריכה - - תשמעי, יש לנו פה ארבע שנים,

אני לא יודעת. אני לא רוצה להצהיר הצהרות עכשיו. אוקיי. עו"ד אורית להב מנכ"לית מבוי סתום. אני מתנצלת שאני צריכה ללכת לוועדה אחרת. אבל אני פה אהיה איתך. כמה שתהיי פה אני אהיה פה. אני בטוחה. כן, בבקשה אורית. אני גם כמובן מאוד שמחה שהוועדה קמה ושמתחילים לפעול סוף סוף ושאת עומדת בראשה, כיף וכבוד גדול ואני מצטערת שאני הולכת להוסיף עוד נושא על שולחן הוועדה העמוס ממילא, אבל אנחנו צריכים לדבר גם עליו. ארגון "מבוי סתום" זה ארגון שעוזר לנשים עגונות ומסורבות גט, שדיברנו על נשים שקופות אז כנראה שהן שקופות אפילו יותר כי אפילו בוועדה זה לא נושא שמוזכר, ואחת מכל - - - למה? אולי פספסתי שזה היום הוזכר. היום לא הוזכר אבל עסקנו בו רבות ודווקא שינינו דברים.

בעבר הוועדה בהחלט התעסקה בזה. ברור. אבל היום, בין שלל הנושאים שהועלו הנושא הזה לא הוזכר לצערנו וצריך לדבר גם עליו כי מדובר בתופעה שפוגעת באחת מכל חמש נשים שמתגרשות. שיעורי הגירושין הולכים ועולים והסחטנות הזאת והניצול בבתי הדין הולך וגובר. זה כן מתחבר לנושא אחר שעלה פה של נשים נפגעות אלימות כי בסופו של דבר לא כל אישה מסורבת גט היא נפגעת אלימות אבל כמעט כל אשה נפגעת אלימות בסוף תהיה מסורבת גט. עד שהיא כבר תצליח לקום מהקשר ולנסות לצאת ממנו היא תתקל בחומה של סרבנות הגט בתוך בית הדין, בכוח הזה שבעצם המדינה נותנת לגבר להמשיך ולהחזיק אותה ולהמשיך ולשלוט עליה, זה משהו שצריך להיות פה על סדר יומה של הוועדה ועל סדר יומה של הכנסת. יש לזה שם. אלימות משפטית.

וזה גם ממש יש בזה אלמנטים של אלימות בכלל, זאת אומרת זו שליטה. זה גבר שממשיך להחזיק את האישה שלו והיא לא יכולה להתחתן ולא יכולה - - - כלי שליטה.

ושוב. מה שחמור הוא זה שהפעם זה נעשה בגלוי, כלפי חוץ, כולם יודעים, כולם רואים, בגיבוי בתי הדין הרבניים במדינת ישראל וזו מציאות שאנחנו חותרות כדי לשנות אותה מהשורש. זאת אומרת צריך לדבר פה על מיגור ומניעה של התופעה לחלוטין, גם באמצעות חקיקה בנושא ואני רוצה להזכיר בקצרה כמה כיוונים של חקיקה כדי שוב, להעמיס עוד קצת על סדר יומה של הוועדה, גם ברמה הטכנית של קיצור הליכים בבתי הדין הרבניים, הליכים שיכולים להמשך שנים ארוכות ובעצם אנחנו פועלות דרך חקיקה לקצר את התהליך, שילוב נשים בבתי הדין הרבניים, בסופו של דבר מדובר בערכאות שמורכבות מגברים בלבד, מהקלדן ועד המנכ"ל ונשים צריכות להיות שם בכל שדרות המערכת כי בסופו של דבר אנחנו תמיד אומרים ש-50% מהמתדיינים הן בעצם מתדיינות, זאת אומרת זה סכסוכי משפחה, נשים מגיעות לשם, נשים במצבים קשים, נשים נפגעות אלימות, נשים נפגעות עבירות מין, נשים שבסך הכל רוצות להתגרש ונתקלות במערכת גברית לחלוטין, וגם כמובן שוב מיגור הבעיה מהשורש, אם זה הפקעת קידושין או איזה שהוא פתרון שורשי אחר, הכנסת לא יכולה להמשיך ולזרוק את זה לפתחה של הרבנות ובתי הדין, בסופו של דבר זה זכויות אזרח מאוד בסיסיות שנשים נפגעות מהן יום יום וצריך להחזיר את זה לפה כדי לפתור את זה מהשורש.

תודה רבה. הדס בן אליהו ממכון ון ליר. אני באמת מבקשת תנסו לתחום את עצמכן בשלוש דקות, יש עדיין גם רשימה מולי.

אני אשתדל לשבור שיא בפחות. אז כל הברכות וכולי, תודה לך ולכולן. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מפרסמות מדי שנה את מדד עמידר ואנחנו מאוד נשמח לחזור ולהשיק אותו בוועדה לקידום מעמד האישה לקראת סוף השנה. זה דבר שמאוד חשוב לי להזכיר. אני חושבת שמה שקרה לנו בתקופת הקורונה, אחד הדברים שלא עלו פה עד עכשיו זה שהיינו עסוקות בצורה מאוד אינטנסיבית לחפש נתונים מפולחים מגדרים או נתונים רגישי מגדר כדי לסייע לנו להיאבק בהחלטות להלחם על סדר היום שלנו, על האינטרסים והצרכים של נשים למול תהליכי קבלת ההחלטות של הממשלה וכל הגופים והמשרדים והנתונים האלה קשים מאוד להשגה. אנחנו נשמח מאוד מאוד לכך שהוועדה בכל הזדמנות, בכל מצב שיש דיונים שהמשרדים והגופים הממשלתיים המדינתיים באים להציג, שתדרשי מהם נתונים רגישי מגדר. זה לפי החוק, כל המוסדות אמורים ככה להציג נתונים ולפרסם, אבל כמו בתחומים אחרים זה לא נאכף ואין לזה ביטוי ואנחנו מבזבזות זמן יקר. אני אגיד שכל הנתונים שאנחנו מצליחות להשיג ונתקלות בהם, אנחנו מנגישות אותם באתר של 'יודעת' שהוא פלטפורמה בלתי רגילה עבור כל מי שפועלות בתחום, גם הוועדה וגם בארגונים ובכל מקום, וכל הנתונים מונגשים בעברית בערבית ואנגלית, אז אתן מוזמנות לעשות שימוש ולהיעזר ולפנות אלינו אם אתן מחפשות דברים נוספים. נושא שאנחנו מתחילות לעסוק בו הוא הנושא שלהקשר בין ההידרדרות וה-back lash בתחומים של מגדר לבין הנושא של שחיקת הדמוקרטיה ואין כמו ועדה בכנסת כדי גם לקיים איזה שהוא דיון בעניין הזה, זה נושא שלא עוסקים בו בישראל ובאיזה שהוא שלב כדאי היה שגם בכנסת יחשבו עליו. הדס, אם את זוכרת בתחילת הכנסת ה-20 כשדיברתי והזהרתי מהידרדרות שעלולה לקרות בנושא זכויות נשים בגלל האווירה האנטי זכויות אדם ודמוקרטיה המתפתחת במדינה כולם חשבו שאני מגזימה והייתה ביקורת בהתחלה כשהצהרתי הצהרות כאלה. לאט לאט לצערי הרב על בשרנו למדנו שאפשר ללמוד גם מנסיונות במקומות אחרים בעולם, כשהידרדר מצב הדמוקרטיה וזכויות האדם, הידרדר מצבנו ואנחנו אף פעם לא נהיה מחוסנים נגד הדרדרות כזו אם לא נהיה ערניות. אז אני מאוד שמחה ומתחברת לנושא שאת מעלה. תודה רבה.

מה שנקרא, לא אנחנו הבענו את הביקורת. במובן הקולקטיבי, לא במובן שלנו הספציפי. אני רוצה להזכיר עוד שני נושאים, המעקב של הוועדה שאם אפשר לחזור אליו בנושא התקצוב המגדרי, לא ארחיב על זה, ומכיוון שאני משתתפת בדיון הזה מהבית והטלוויזיה שלי פתוחה ואני רואה מהצד את חצי גמר כדורגל הנשים באולימפיאדת טוקיו אז אני חושבת שהנושא של ספורט ומגדר וספורט ונשים חשוב שיהיה גם על שולחן הוועדה בשלב מסוים. תודה רבה. בהצלחה לכולנו. תודה. ענת שבזי יועצת לקידום מעמד האשה עמק חפר בבקשה. צהריים טובים, עאידה בשם איגוד היועצות, כל היועצות ברשויות המקומיות מבקשות לברך אותך על כניסתך לתפקיד. אנחנו חיכינו לזה ממש בשקיקה. הנושא שאני מבקשת להעלות הוא הנושא של תפקידה ומעמדה של היועצת לקידום מעמד האשה ברשויות, אנחנו מתבססות על החוק משנת 2000 המחייב רשויות מקומיות למנות יועצת, ובבואנו לבחון את החוק נכון להיום אנחנו נוכחות שאין תאימות בין הקיים בפועל לבין מיצוב תפקידה של היועצת. אנחנו פועלות בשיתוף 'איתך-מעכי' בימים אלה לשינוי הצעת החוק של היועצת שנחקק בשנת 2000, נעשה לו תיקון בשנת 2008 ואנחנו בשנת 2021. הרי ידוע הוא שהיועצות בסופו של דבר הן סוכנות שינוי חברתי, הן שומרות הסף וזרוע הביצוע של הרשויות המקומיות בכל מה שקשור לאנשים בקהילה ולעובדות ולעובדים ברשויות המקומיות, אם זה בתחום של עסקים, חינוך מודע מגדר, אלימות, הטמעת החקיקה ובחינתה, איך היא פועלת בשטח אל מול הקהילה, איך הרשות המקומית מביאה את זה. אנחנו נמצאות, אמורות להיות בתוך הוועדות של תקציב ותקצוב מגדרי, ציינה אותנו ד"ר מזל שאול שאיתה אנחנו עושות עבודה בנושא משפיעות, אנחנו צריכות את הוועדה ואותך, ח"כ עאידה, ואת ארגוני הנשים להבין שבסופו של דבר אנחנו מדברות על דברים מאוד גדולים, אבל היועצות לקידום מעמד האשה, הגיע הזמן שאנחנו נזכה למקום הראוי לנו מבחינת שאישה המחזיקה בתפקיד, יש לתת את הדעת על שכרה, תפקידה, מ עמדה, מיצובה, מיקומה בגרעין הארגוני ואנחנו - - - לקראת תיקון הצעת החוק שאנחנו כבר התגבשנו לקראתה, לקיים את הדיון בוועדה ולהעלות את הנושא הזה, זה מאוד חשוב לנו. יש הצעה לתיקון החוק?

בשיתוף 'איתך-מעכי'. ענת, יש הרגשה כאילו נבחרתי שוב ואני ממשיכה את מה שהיה, רק יש הפרש של שלוש שנים. אנחנו סיימנו, אם את זוכרת טוב את הכנסת ה-20 כאשר עשינו שתי ישיבות של היועצות כאשר פירטנו את כל הבעיות שהיו והתחלנו לחשוב על השינוי בחקיקה ואז התפזרנו בכנסת ולא חזרנו. אז אני שמחה לשמוע שיש - - - אבל הנה עאידה, חזרת אלינו. כן. ואני שמחה לראות שהמשכתן את העשייה כאשר אנחנו המשכנו את הבחירות אחרי בחירות אחרי בחירות ועכשיו אנחנו פנויות. נקבל את ההצעה שלכן ונתחיל לעבוד עליה. תודה רבה. תודה לך. עינת ברזילי דוברת 'קולך'. שלום לכולן. אני גם מאוד שמחה לחדש את העבודה עם הוועדה ואיתך עאידה, ומה שרציתי להוסיף, כמובן שאנחנו מסכימות ותומכות בכל מה שנאמר פה, הזדהיתי במיוחד עם הדברים של אורי, הנושאים שגם אנחנו עובדות עליהן, ורציתי להוסיף עוד דבר אחד שאנחנו מאוד נשמח שגם נשים חילוניות ייקחו בזה חלק, אנחנו רוצות להרחיב את אפשרויות ההעסקה לתלמידות חכמים. יש כרגע מצב שבו נשים דתיות לומדות תורה בדיוק כמו הגברים, בוגרות מוסדות מכשירים, יועצות הלכה, יודעות לפסוק הלכה, גומרות את ההכשרה הארוכה הזאת, אפיקי תעסוקה - - - נקטעת לנו ולא שמענו אותך בחלק

אנחנו היינו רוצות לקדם איזה שהוא מהלך שבו בכל מכרז, לפחות קודם נתחיל ברמה הציבורית, שיש בו מכרז לתפקיד של רב, רב שב"ס, רב בית חולים, כל מוסד ציבורי כזה או אחר, רב צבאי, תהיה גם אפשרות לאשה. אין שום סיבה שלא תהיה רבנית שב"ס, רבנית בית ספר, זה משהו שבשלב הראשון אנחנו מניחות שתהיה לו התנגדות מאוד גדולה אבל כל דבר שהיום הוא נורמטיבי כמו טוענות רבניות בבית הדין לצד הדיינים התחיל מאיזה שהוא מאבק והיום זה מתקבל כנורמה מקובלת, ואנחנו חושבות שזה גם משהו שיחנך לראות בנשים שותפות נושאות בתפקידים בכירים בקהילה גם ברמה הדתית, אין שום סיבה שאנחנו נצטיין במתמטיקה ומדעים אבל בתחום של הזהות הדתית שלנו, בכל הדתות אגב, אנחנו נישאר מאחור, ואנחנו חושבות שזה יהיה מהלך מדהים שישנה פה סדרי בראשית בישראל. טוב, אני לא אוכל להתייחס רבות כי אני לא מכירה את הסוגיה עד הסוף, אבל אני יודעת שאני עבדתי על הכנסת קאדית שרעית, פעם ראשונה יש שופטת שרעית במדינת ישראל, ואם עשינו את זה שם אני לא מבינה למה אי אפשר לעשות גם ביהדות ויסלחו לי כל מי שחושבים שאני לא צריכה להתערב. אז אנחנו נדבר על זה, אני אלמד את הנושא יותר.

חדוה איל מ"אשה לאשה" ואחריה, כדי שתתכונן, אביאל מהפורום לסיקור שוויוני וקידום ספורט נשים. תודה רבה. כמובן אני מצטרפת לברכות ולנושאים המאוד חשובים שעלו כאן, אני מקווה שלא נצטרך לעשות סדר עדיפויות אלא באמת לאפשר תיקון בכל מה שנדרש פה. אני רוצה להעיר ממש בקצרה על כמה נושאים, אחד הנושאים הוא חסרות מעמד או חסרות תושבות ואני אגע בדברים ממש על קצה המזלג כי דברים שנראים לי אקוטיים לטיפול מיידי, הנושא של נשים חסרות מעמד מול רשויות שונות, הראשונה שבהן היא המשטרה, הוספת הנחיות לנהלי משטרת ישראל שלא להתנות טיפול בתלונות על אלימות כמעמד אזרחי. אנחנו עדות לתופעה שבה נשים ללא תושבות חסרות מעמד פונות בתלונה על אלימות במשפחה והן מוצאות את עצמן נשאלות על הפרוצדורה של המעמד האזרחי שלהן, על איום מפני גירוש. אנחנו רוצות לראות, אני חושבת שמשמעותי לראות - - - ועל גירוש. יש גם מקרים של גירוש שאני מכירה. בדיוק. אז אני חושבת שחשוב, אנחנו כבר שנתיים מבקשות מהמשטרה, אנחנו ב"אשה לאשה" ועד כה לא נקבעו - - - אני חייבת לבקש מכן, אל תכנסו לעומק, תנו כותרות של הנושאים. כי אחר כך נדון בזה. אני מבינה מה את אומרת אבל אני חושבת שחשוב גם להאיר את המקום שבו כרגע קורים דברים מהסוג הזה, ואם כבר נושאים חדשים או לא חדשים, אז הנושא של הפסקות הריון. חוק הפסקת הריון משנות השבעים, דיברו כאן על בריאות נשים, אני רוצה שדווקא בנושא הזה של בריאות נשים נתייחס גם לנושאים שלא זוכים לשום אכסניה כמעט מאף חבר כנסת, לשינוי החקיקה, החוק שהוא - - - דווקא יש הצעת חוק של מיכל רוזין בנושא. והייתי שמחה לראות אותה מתקדמת. כן, בהחלט, אני יודעת שיש איזה ניסיון. אגב, נשים חסרות מעמד כרגע מוכרות תלושי מזון כדי לממן הפסקת הריון כי הן נדרשות ל-2,000 עד 5,000 שקלים להפסקת הריון. זו המציאות היום. הדבר השלישי שכבר הוזכר כאן בצורה כזו או אחרת הוא הנושא של נשק, שהזכירה חברתי נבילה ובמקרה הזה הייתי רוצה שנטפל יותר בביטול הוראת השעה להחזיר את הנשק בסוף יום העבודה שלא יחזור הביתה אלא יישאר במקום העבודה. נתונים ופיקוח שחסרים שם. אז התייחסו לזה, אני לא ארחיב, אני מבינה שאנחנו מוצפות בנושאים. אנחנו עסקנו בזה רבות גם כן בעניין ביטול הוראת השעה ויש בג"צ. ועכשיו השר הודיע על הקשחה בחזרה של מתן רשיונות. בעקרון הוא האריך את הוראת השעה אבל הודיע שהוא יבחן, בעצם לאור הבג"ץ המתנהל, אז גם את המשך הוראת השעה, חידוש הוראת השעה. זה אחד הדברים שאנחנו נרצה לפנות אליו. התחושה שהיא שאפשר ליצור שינוי גם ב עניין הזה וגם בכלל בעניין הקריטריונים לרשיון לכלי יריה.

להחזיר את ההקשחה, אם אתן זוכרות אנחנו עבדנו די קשה בזמנו כאשר השר לשעבר ארדן יצא בהנחיות חדשות יותר מקלות ואנחנו התנגדנו לזה, אני שמחה שזה עולה שוב. תודה חדוה. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד ולנצל את הבמה כאן. ממש בקצרה. אני רוצה לפנות לחברות וחברי הכנסת וגם לארגוני הנשים להחזיר את המאבק לסיום הכיבוש לסדר היום, כחלק שהוא בלתי נפרד מסדר היום הפמיניסטי שלנו וחשיבה על אורח החיים, על כל מה שדובר כאן, הייתי רוצה שנדבר שוב על הכיבוש. תודה רבה. תודה רבה. אין לי מה להוסיף אחרי משפט כזה. אביאל בבקשה. צהריים טובים, - - - חברת הכנסת ויו"ר הוועדה עאידה תומא סלימאן. רציתי להתייחס לנושא של סיקור ושידור ספורט נשים כמו שהזכירה כאן אחת הדוברות לפניי, אנחנו מתעסקות בזה כבר בשנה האחרונה מול גופי הממשלה ומול הוועדות השונות, נושאים כמו שידור שהוא לצערנו מתפספס ברוב הפעמים, אם זה כשגוף שידור רוכש את הזכויות ולא עושה בהן שימוש כי מדובר בספורט נשים, אם זה שידור אינטרנטי בלבד ללא פרומואים, ללא קדימונים, ללא שום פרסום ראשוני לפני כן, אם זה סיקור שהוא לא הולם ולא הוגן, הוועד האולימפי כרגע באולימפיאדה לצורך העניין הוציא ממש הנחיה איך לסקר נשים ולקרוא להן נשים ולא 'בנות' ולא 'ילדות' כספורטאיות ובשמן המלא וכולי, אנחנו נשמח מאוד שהוועדה תוכל לסייע ולעזור בעניין הזה. בימים אלה אנחנו נמצאים מול מכרז זכויות שידור של ההתאחדות לכדורגל שבפעם השניה ככל הנראה עוד פעם לא הכלילה את הנשים, כן הכלילה ליגות נמוכות וליגות נוער, אבל את הנשים שכחו מאחור וזה לשלוש-ארבע השנים הקרובות. בשנה הבאה צפוי לצאת מכרז של הכדורסל ואנחנו מאוד נשמח כי זה משמעויות מרחיקות לכת, ואם אפשר לפתור את זה עוד בטרם ההתפזרות לפגרת הכנסת כדי שלא נגיע למצב שהמכרז הזה ייצא ואנחנו בסוף נאלץ לחכות עוד שלוש-ארבע שנים קדימה. אוקיי. תודה. לפני שמתפזרים, קשה לי לראות איך כי אנחנו אמורים להתפזר בסוף השבוע הזה אז דיון למחר יש לנו ואני לא חושבת שאפשר להשחיל עוד דיונים לפני הפגרה, אבל גם בפגרה אפשר, תלוי כמה זה דחוף. אבל הנושא הוא נושא שעסקה בו הוועדה ואני חייבת להגיד, אולי הוועדה הראשונה בכנסת שדנה בנושא של סיקור ספורט נשים ובכלל, גם תקצוב ספורט נשים. אוקיי. מורן שמואלוף, יו"ר הפורום לשוויון מגדרי. בבקשה. קודם כל צהריים טובים, ואני שמחה ששבת אלינו. קצת על הפורום, נמצאות כאן נציגות שלו בדרך כזאת או אחרת, הפורום הזה מכיל יועצות לקידום מעמד האישה, מנכ"ליות של ארגוני נשים, שרות, חברות כנסת, עיתונאיות. המטרה שלו היא לשתף פעולה ברמה הכי רוחבית והכי גדולה, אז כבר אני אומרת, תרגישי חופשי להשתמש בנו, אנחנו הכלי, לא מעט מהפורום נמצאות כאן כמעט יום יום בוועדה הזאת, יש לנו כאן שותפות נהדרות. אני פה להגיד במשפט שאני לא רוצה שהוא יישמע חס ושלום כביקורת, אלא דווקא בגלל שאנחנו מכירות אני מרשה לעצמי לקדם את הנושאים בוועדה הזאת בשיתוף פעולה מלא, להוריד מהשולחן את הנושא של שמאל וימין, להוריד מהשולחן את הנושא של דת. אני חושבת שיש כאן כל כך הרבה מורכבויות, אלימות במשפחה קורית בכל המגזרים, פגיעות מיניות קורות בכל המגזרים, זה קורה בשכבות הנמוכות יותר, זה קורה בשכבות אפילו האליטיסטיות כביכול, ואני חושבת,

לא נאמר מתוך ביקורת שאני מייחלת שגם בוועדה יהיו הרבה יותר חברי וחברות כנסת גם קואליציה וגם אופוזיציה, אני חושבת שאפשר לרתום, אני לא נכנסת לסכסוך ולמה זה לא קורה, אני כן מייחלת שזה באמת יקרה כי אני מכירה בשיתופי הפעולה האלה ואני מכירה בשיתופי הפעולה האלה ואני מכירה ביכולת של הוועדה להוציא לפועל דברים הן מהפן של הקואליציה והן מהפן של האופוזיציה ואני חושבת שדווקא הוועדה הזאת תמיד הצליחה להוציא שיתופי פעולה ב-100%, לא ב-90% ולא ב-80%. יש את הנושא גם של קידום תקשורתי שאני אומרת ברמה האישית, זה המקצוע שלי, אני יועצת תקשורת ואני מאוד הייתי רוצה שכמה שיותר אנחנו נצליח להביא את הנושאים שפה לדיון אז אני קוראת גם מפה לעיתונאיות ולעיתונאים שעוסקים בנושא, כמה שיותר לטפטף ולהוציא החוצה את הדברים שהאנשים והנשים פה עושים על מנת שבאמת קולנו יישמע. המון בהצלחה. תודה. עאידה אפשר להגיד מילה על הנושא של המפלגות החרדיות, ושאת בעצם יחד עם מירב הקמתן את השדולה בכנסת ה-20 וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לקדם, אני רואה שזה לא עלה וזה נושא חשוב מאוד.

את בעצם יכולה - - - רק כנושא שחשוב לדעתנו מאוד להעלות אותו כאן, הנושא של היעדר נשים במפלגות החרדיות שבעצם בעקבות הבג"ץ שהיה של בן פורת שהצטרפו אליו ארגוני הנשים כן הוסר החסם התקנוני שמנע מנשים להצטרף, אבל בעצם בפועל אנחנו ראינו בכל ארבע מערכות הבחירות הללו שבמפלגות החרדיות הכניסה חסומה וזה צעד הכרחי וקריטי ויש דרך מהלכים של הצעות חקיקה שבעבר עלו, אבל ייתכן שעכשיו - - - אני הייתי מציעה לנשים החרדיות להקשיב טוב מאוד לנאום הברכה שנשא ח"כ ארבל לח"כ נעמה לזימי ולהשתמש בזה כדי להבטיח ייצוג. אבל כמובן. אני מודה לכולכן, אני רוצה דווקא לפתוח את הסיכום שלי בדבר האחרון שעלה, אני הסתכלתי על הרשימות ועל האנשים שדברו ושמחתי מאוד שהגעתם והשתתפתם ושיתפתם בזום, אבל גיליתי כמה חסרים לנו קולות בתוך הפסיפס הזה, וחלק מזה אני אנסה לרענן את הגישה שהייתה כל הזמן בוועדה, לפחות כשאני הייתי היו"ר, אני רוצה שהוועדה הזאת תהיה הבמה העיקרית שכל הנשים מכל האוכלוסיות, מכל המגזרים, מכל המקצועות ירגישו שזה הבית שלהן והן יכולות להביא את הנושאים שלהן לשולחן הזה, ויודעות שיוכלו לפתח שותפויות וימצאו אוזן קשבת אבל לא רק אוזן קשבת, אלא נשים שמוכנות להיאבק למענן ואיתן כדי להשיג את הזכויות. חסר לי את הקול יותר של נשים ערביות בדואיות מהנגב, חסר לי את הקול של הנשים החרדיות, חסר לי את הקול של הנשים יוצאות אתיופיה ונשים יוצאות ברית המועצות לשעבר, אנחנו נדאג שהקולות האלה יחזרו לשולחן הזה. אני חושבת שזה מאוד חשוב, זה מעשיר את העשייה, אמנם יש הרבה על שולחננו אבל אנחנו חייבות את זה אם באמת רוצות להתקדם למען חברה יותר שוויונית ויותר צודקת. אני הייתי רוצה, ולא במקרה פתחנו בשיתוף השטח בבניית סדר יומה של הוועדה, כי אני מאמינה שאתן ממשיכות לעשות את העשייה היום יומית שלכן בשטח, אתן מחוברות לנשים, נכון אנחנו נציגות ציבור ואנחנו מחוברות לנשים, אבל בעשייה היום יומית אתן נמצאות גם שם וחשוב לי לשמוע את הקול שלכן ולראות איפה אנחנו רוצים לקדם את הדברים. בעניין שיתופי הפעולה בין הוועדות אני חייבת להגיד, ורשמתי לי את זה כבר מתחילת הישיבה, יש לנו מצב שיש יותר נשים יו"ריות של ועדות וכבר היו שיחות בינינו שאנחנו נרצה לקדם נושאים בשיתוף פעולה גם בעבודה ורווחה, ואת האמת גם בחוק חוקה ומשפט, ח"כ קריב הביע את רצונו לשתף פעולה. בואו נראה אם בשעה 13:00 נשתף פעולה ונסכים להעביר את הצעת החוק לוועדה הזו, אבל גם שיתופי פעולה בדיונים משותפים, אני חושבת שזה חשוב מאוד, גם ח"כ מירב בן ארי, ברגע שתיבחר ותקום ועדת הבט"פ וכולי. אני חייבת להגיד לכן שאני מודאגת קצת מהמצב של איך אנחנו מתניעות את העשייה בתוך הוועדה, לא בגלל אלה שנמצאות, אלא בגלל אלה שלא נמצאים. אני חושבת שהחרם שנעשה עד עכשיו מחלקים מהאופוזיציה לוועדות הכנסת כי אין עדיין הסכמות בין קואליציה לאופוזיציה בהרכב הוועדות מאוד מדאיג אותי. אני חושבת שהוועדה חייבת את כל הכוח של הח"כים והח"כיות מכל הצדדים, השתתפות פעילה בדיונים ומאבק משותף כדי לקדם את הנושאים. אני קוראת לכלל חברי וחברות הכנסת בבית הזה לראות את הצורך המיידי בלאייש את הוועדה, ולדחוף את העשייה שלה. אני גם מודאגת ואני אומרת את זה עכשיו בקול רם, אני לא איכנע למצב שבו ידירו את החקיקה מהוועדה הזו בגלל הרכבה האופוזיציוני. כלומר יש רוב אופוזיציוני, מי שדאג ומי שחשב שהוועדה הזו לא מספיק חשובה כדי שיריבו בקואליציה שיהיו בתוכה, ודאג שכל חברי האופוזיציה יהיו בוועדה, אני אומרת שאנחנו לא נוותר על הסמכות של הוועדה לחקיקה, אני קוראת לכלל חברי הכנסת ובמיוחד חברי הכנסת ומקבלי ההחלטות בקואליציה, ואנחנו נפנה, לא נרשה בכרסום כוחה של הוועדה הזו כוועדה מחוקקת בבית הזה. ואני אעמוד על זה ואנחנו ניאבק למען זה ולא נסכים להנמכת הדירוג של הוועדה בבית הזה. אני רוצה לבקש מכל מי שהציע נושאים לגבות את זה במידע. אבל אני רוצה להזכיר לכולם, העבודה והמאבק שלנו לא מסתכם רק בישיבות. הרבה פעמים הישיבות הן להצפת נושאים, למעקב אחרי נושאים. העבודה האמיתית, חברות, נעשית מאחרי הקלעים. גם בפגישות עבודה מול המשרדים, גם בפגישות עבודה עם הצוות של הוועדה ואיתי, ואני קוראת לכולכן, אם אתן חושבות שיש צעדים אקוטיים עכשיו שצריך לנקוט בהם, כמו למשל המכתב הזה שאנחנו מוציאות בעניין גיל הפרישה או דברים אחרים, אחד מהנושאים שחייבים לזוז בהם גם כן, את הנושא של החל"ת לנשים בהריון. אני חושבת שלא נעשה צדק ולא ניתן פתרון אמיתי לבעיה הזו ואנחנו חייבות גם כן לבקש התערבות בנושא. תפנו אלינו כאשר יש משהו שצעד או סעד שצריך לעשות אותו מיידית, זה לא חייב תמיד להיות בישיבות ודיונים. אמנם יוצאים לפגרה, אבל עדיין אנחנו נגישות והצוות נגיש ואנחנו נמשיך. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, יש לנו עבודה לעשות טבלה בכל מה שהוצע, לבנות תכנית עבודה ולהתקדם. ותאמינו לי, יש הרבה מה לעשות. תודה לכולכן ואנחנו נמשיך לשתף פעולה ולקדם. אני לא אתן לכל הברכות האלה ש'טוב שחזרת' שיתמסמסו, הטלתן עלי אחריות כבדה ואנחנו נעבוד ביחד. תודה לכולכן. הישיבה ננעלה בשעה 12:24.